שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון.

אתמול בלילה סיכמנו דברים,

כמה שאני מכיר את מה שקורה למעמדה של הכנסת בשנים האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה, אני חושב שאנחנו כל רגע פה תורמים להתדרדרות המושג הזה של "כנסת ישראל".

חושב שאתם, במקרה הזה, אבל יכול להיות גם אנחנו בהרבה מקרים,

אני חושב שהוא לא בסדר,

ולמה אתם נותנים לזה יד? אנחנו עכשיו זומנו לדיון הזה אחרי שאתמול היה סיכום. אין

הכוונה של הוועדה היה שזה יחזור אליה,

ולכן בחוק, מה שנקבע הוא שוועדת הכנסת תקבע איזו ועדה תדון באישור הצו, ולצורך כך התכנסנו.

המשמעות היא שיישמט מתוך החוק התנאי של

אני מצטרפת לגמרי להצעה של חבר הכנסת אלעזר שטרן, בשביל מה שכל פעם נתכנס מחדש. השאלה אם אתה רוצה לשמוע גם נציג. בדרך כלל הממשלה לא מתערבת באיזה ועדה משהו בכנסת

הלאומי (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש)

המלצת הלשכה המשפטית היתה להעביר את זה לעבודת העבודה,

והבריאות. במליאה נשמעו הצעות אחרות,

ועדת הכספים וועדת החוקה, חוק ומשפט. יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה מבקש כי

לא מעבירים אותם as is. בראשון מדובר על אזור מוגבל והשני זה בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה, מלונית. זה התבטל בסיבוב הראשון. זה חייב פתרון. יש לך הסתייגות, אלעזר? הם רוצים פטור - - - לי יש הסתייגות. זה כפוף למה שאמרתי קודם. לא, זה לא קשור לחוק השב"כ. אני יודע, אבל זה קשור לסדר של הכנסת. היום זה יום שלישי. אני חושב שלהעלות דיונים לעכשיו, מעכשיו להיום, יש אנשים שתכננו כל מיני דברים. אני אומר את זה בקשר לתרבות שלנו.

אגב, מקבל את המחמאות שחברת הכנסת טלי פלוסקוב אמרה על ועדת החוקה, חוק ומשפט. זאת ועדה שיש בה דיונים עמוקים ומגיעים, ככל שניתן, להסכמות.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:26 ונתחדשה בשעה 11:30 אני מחדש את הדיון. אנחנו ממשיכים עם בקשתו של יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעות החוק. אז אני מעלה להצבעה את מתן הפטור, מי שבעד, בעד הקדמת הדיון. הצבעה בעד, 3 נגד,

יון בהצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה (הוראת שעה),

אנחנו עוברים לנושא האחרון בסדר היום - פניית יושב ראש

ההחלטה היא בסופו של דבר של יושב-ראש הכנסת, זו הפררוגטיבה של יושב-ראש הכנסת לקבוע את סדר יומה של הכנסת. שוחחתי גם עם מאיר כהן, סיכמתי עם

אם אתה חושב שהדבר הזה לא ייעשה, שב-13:00 בצוהריים היום יקבעו דיון, תדע, זה רק בידך. אתה יודע איך זה רק בידך? לא לדון עכשיו בנושא חדש. אתה קובע מתי ידונו על נושא חדש, לא יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, לא יושב-ראש הכנסת ולא ראש הממשלה. תקבע דיון אחר, היום בערב אם אתה רוצה, לדיון בנושא חדש,

אין דיון של ועדת כנסת ב-13:00 בצוהריים. אתה מבקש שאני אשתמש בכוח שלי, אנצל אותו כדי למנוע דיון בוועדה אחרת. אני אומר לך שעניינית זה לא נכון, מכיוון שגם אם הסיכום עומד בעינו, ואני מקווה שהוא יעמוד בעינו, הטענה לנושא חדש לגבי סעיף 22א' לחוק ביחס לצו - - - של ראש הממשלה - - צריכה להידון פה. - - לא קשור לפיצול.

אם יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון שביקש ממני כבר אתמול לדון בזה. אבל אתה יכול לדון בזה כשהוא קובע דיון עכשיו. עדכן אותך חבר הכנסת אבידר שעכשיו הוא קיבל הודעה על דיון ב-13:00. אם ועדת הכנסת לא תדון בנושא חדש אז אי אפשר להמשיך את הדיון שם עד שיהיה נושא חדש או לא

כלומר, זה לא טיעון ענייני. - - - אבל הסיכום עומד, מאתמול. למה אתה מקיים את הדיון? אני מקיים את הדיון בגללך. אתה ביקשת לטעון נושא חדש. אתה רוצה למשוך אותו? אתה ביקשת נושא חדש ואנחנו דנים בנושא חדש. הנושא החדש לא קשור בכלל לסיכום. הנושא חדש נוגע לחוק, והחוק מדבר על סעיף 22א' שאתה לגביו התייחסת כנושא חדש. אתה רוצה למשוך את

הדיון הזה יתאיין. אבל ברגע שיש נושא חדש, אני אעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון ושם תתקעו את הדיון. מה אתם רוצים, שאני אתקע את הדיון בחוץ וביטחון?

אני רוצה שבנסיבות האלה אתה תתקע דיון בוועדת החוץ והביטחון. איתן, תראה. היה סיכום אתמול. הסיכום עדיין עומד. ברגע שהוא עומד אני חושב שאין צורך לקיים את זה. ברגע שהסיכום יבוטל, זמן אותנו, נעשה את הדיון בנושא חדש - - - למה? למה אני צריך להשאיר דברים פתוחים בוועדה שלי? אלי אבידר, אתה ביקשת נושא חדש? תגיד לפרוטוקול - - - - - - - שאם הסיכום עומד, אתה תמשוך.

נו, באמת. בסדר. הבנתי את הטענות, ואני מבקש לתת לעורכת הדין פרנקל שור להמשיך בדברים, ואז תטען נושא חדש. אז כפי שהסברתי, הצעת החוק שהונחה על שולחן הוועדה לפיה הממשלה היתה רשאית להכריז על הסמכת

"אם שוכנעה כי בשל חשש ממשי להתפשטות רחבת היקף של המחלה קיים צורך מיידי וממשי בהסתייעות בשירות" זאת אומרת,

את הסעיף הזה הוצע לפצל. הוועדה נשארה עם דרישה לקדם סעיף שניתן להסתייע בשירות רק במקרים פרטניים וייחודיים, הוסף סעיף שניתן יהיה להסתייע בשירות כאשר מספר החולים עולה על 200 ביום. חולה מעל ל-200 יועבר לאיכון השירות, ואנחנו הצענו להוסיף סעיף סל שעניינו, "אם התקיימו נסיבות חריגות המנויות בתוספת". לצאת זאת, על מנת להשלים את המהלך הצענו סעיף,

סעיף 22(א) שעליו הגיש חבר הכנסת אבידר טענה לנושא חדש,

"ראש הממשלה רשאי, בצו לאחר שהונחה בפניו המלצת צוות השרים לענייני קורונה באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לשנות את התוספת". על הסעיף הזה מבקש חבר הכנסת אבידר לטעון שהוא נושא חדש. אדוני היושב-ראש, על פי סעיף 85 לתקנון הכנסת טענתי כי סעיף 22(א) להצעת החוק מהווה סעיף חדש.

סעיף 22(א) להצעת החוק לא נזכר בנוסח הצעת החוק שאושר בקריאה הראשונה.

הסעיף מעניק לראש הממשלה סמכות לשנות את התוספת לחוק בהמלצת צוות השרים ובאישור ועדת החוץ והביטחון, סמכות שלא היתה נתונה לפני כן בנוסח הקודם בקריאה הראשונה. אלה הטיעונים לטענת נושא חדש, אדוני. לעמדתי הנושא הוא אינו נושא חדש. נכון שההצעה הספציפית הזאת לא נכללה בהצעת החוק שהונחה לקריאה ראשונה, אבל הסוגיות הנובעות מתי ניתן להסתייע בשירות הביטחון הכללי הן בעצם ליבת הצעת החוק שבה דנה ועדת החוץ והביטחון.

לעמדתי, משתלבת בתוך ההצעה וכל ההסדר הזה מהווה הסדר קוהרנטי.

בעצם, זה תפקידה של ועדה בכנסת כאשר היא דנה בהצעת החוק, להציע הצעות שמשתלבות ונכנסות למסגרת הצעת החוק. ולכן ההצעה הזו, גם היינו חייבים אותה על מנת להשלים את סעיף הסל בנסיבות החריגות שאמור לעמוד בתוקפו רק שלושה שבועות, ולכן לעמדתי, מכל הטיעונים האלה הסעיף הזה אינו מהווה נושא חדש. אני חושב שבהצעת חוק ראשונית בכל כך הרבה נושאים,

בפעם הראשונה אנחנו נותנים לשב"כ הוראה לעקוב אחרי אזרחי מדינת ישראל, הוראה שהיא מנוגדת לדעתו של ראש השב"כ, דרך אגב, אנחנו צריכים להישמר מאוד מאוד מכל שינוי וכל רעיון חדש שמנסים בו. אנחנו הצבענו עליו בניגוד לדעתי בקריאה הראשונה. אם עכשיו יש ניסיון לשנות ולהוסיף עוד סמכויות לרשות המבצעת שלא במסגרת הנוסח שהצבענו עליו, אנחנו חייבים בוועדה הזו להחמיר ולקבוע שזה נושא חדש. אם זה היה חשוב כל כך היו חושבים עליו לפני. גם כך הצעת החוק הזו היא בעייתית. לכן לדעתי בלי ספק עלינו לקבוע שזה נושא חדש, ולהיות מאוד מאוד מחמירים עם כל סעיף וכל אות ופסיק בחוק הזה שמקנה לשב"כ יכולת לעקוב אחרי אזרחי מדינת ישראל. אני לא יודע אם חבר הכנסת אבידר צודק בהקשרים של למה ראש הממשלה עושה את זה. הוא חושב שראש הממשלה רוצה להשתמש בכלי הזה כמכשיר בבחירות. אני לא יודע הוא צודק ואני גם לא יכול לסתור את העמדות שלו לנוכח ההיסטריה מסביב לחוק הזה. אבל אני לפחות חושב שגם בהמשך למה שאמרה היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, ומירי דיברה על מוסמכים לתת לשב"כ, כל החוק הזה הוא באמת, לתת לממשלה סמכויות להורות את השב"כ. זה לא לתת לשב"כ. הרי החוק הזה בא להסמיך את הממשלה איזה הוראות לתת. לכן, גם הכותרת של החוק, אפילו, בעיניי מסתירה את כוונת החוק עצמו. עכשיו, בלי קשר לדברים האלה, כן או לא, החוק בא לתת לממשלה סמכות שאין לה היום, ואין לה את הסמכות. נכון שאחרי זה גם השב"כ יצטרך לסדר את זה אצלו. אבל זה גם להסמיך את השירות - - - אני מסכים, אני מסכים, אבל מעל לשירות הוא בא לתת לממשלה את היכולת להגיד את זה.

זה שקוראים לזה בכלל חוק השב"כ, הוא בא להסתיר שלמי שנותנים פה את הסמכות הגדולה הזו, הראשונית הזאת, הלא דמוקרטית, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, זה לממשלה. לכן אני חושב שהדיונים האלה בחוק כזה של לשבת עכשיו ולהגיד ב-13:00 בצוהריים אני עוד לא קיבלתי את ההודעה, אני מניח שאקבל אותה בדקות האלה, בשורה תחתונה, אני חושב שהבקשה לנושא חדש היא בקשה צודקת. מי עוד רוצה לטעון? אני למעשה חושב שמה שהצבענו בעדו בקריאה הראשונה והתיקונים שמוסיפים, הרי אותה ביקורת שהיתה למי שהתנגד זו אותה ביקורת על מהות החוק הזה.

בדיוק המשך ותיקון

- - - - - - יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון הצטרף אלינו. אתה מעוניין להוסיף דבר מה, ביחס לנושא החדש? בהינתן דיון על נושא חדש, ההסדר הוא בליבת החוק, במהות, ולכן אני אגיד במילה אחת: אני לא חושב שזה נושא חדש. זו טיבה של ועדה, זו טיבה של עבודת ועדה. אין לי ספק שבזמן הקצר שהייתי כאן חוק שנכנס לוועדה בקריאה ראשונה, אני לא רואה שהוא יוצא אחד לאחד מילולית לקריאה שנייה ושלישית בסוף, ולכן אני חושב שזה לא נושא חדש, וצריך להסיר את הטענה הזאת. אפשר? רק לחזור קצת על הדברים מתחילת הישיבה, שזה קשור גם לנושא החדש. יש פה בעיה של סיכום ושל תרבות של הכנסת. אתמול היה סיכום בערב. הסכמנו,

היית חלק מזה, אני מניח - - - לא, אני שמתי בצד,

- - - מה שאנחנו הבאנו לשולחן זו הסכמה שזה ייגמר בדיון בכנסת בלי פיליבסטר, עם דיון של 4 או 6 שעות, 5 שעות, כמה שסוכם. ובסוף תהיה הצבעה. ככה עזבנו את המשכן אתמול וככה באנו הבוקר,

הנושא החדש הזה שאפשר לדון עליו היה מוכן גם למשיכה אחורה, על אף שזה לא נאמר בסיכום, אבל כחלק מרוח הסיכום. כמו שהתחייבנו, לתת לקדם את זה, בשביל להביא את זה ביום שני, להסיר מכשולים, לא משנה איזה, שהיו אז. אני חושב שבפליק פלאק הזה מסיכום, כל סיכום שהוא, חזרה ממנו פוגעת בעבודת הכנסת, באמון שבין חברי הכנסת. על אחת כמה וכמה שהסיכום נעשה בסמיכות גדולה כזו ומכניס את הכנסת למה שאני מבין, לא שמעתי אותו אומר אישית את זה, אבל שמעתי אנשים שמדברים בשמו, שגם הוא חושב שהגזמנו כבר בהצעות ובהחלטות האלה שאנחנו מכניסים לסדר היום. דרך אגב, אתמול בוועדת הכספים היה דיון שגם יושב-ראש ועדת הכספים,

גם סגן השר יצחק כהן, התרעמו מאוד ואמרו שהם יעשו את הכל על זה שהעברת הרשות לנפגעי השואה ממשרד האוצר למשרד לשוויון חברתי נעשתה בהתראה של שעה וחצי, בין 21:00 בלילה ל-22:22 כשהיו שבעה חברי כנסת. אנחנו חושבים שצריך לעצור את התרבות הזאת,

ללא קשר לחשיבות הנושא הזה. בסוף הזה כולנו תחת אותה כותר, קוראים לנו חברי כנסת, וכשאנחנו מפרקים את המושג הזה "כנסת", בהסכמות, בהתראות, בדיונים מעכשיו לעכשיו אחרי סיכומים, אני לא יודע, יכול להיות שצריך לקום גם מול ראש הממשלה ולהגיד לראש הממשלה,

בשביל זה יש הפרדת רשויות במדינת ישראל. זה מה שאני חושב. ואמרתי לך, אפרופו נושא חדש, אני מניח שזה לא היה אישו אם היינו נצמדים לסיכום. אמרתי את דעתי, אני חושב שצריך לעמוד בסיכומים שסוכמו, ואין שום סיבה של לדון בחוק הזה ביום שני כפי שנקבע. אני לא מכיר כרגע החלטה אחרת, וזו הפררוגטיבה של יושב-ראש הכנסת לקבוע את סדרי הדיון בבית. הסיכום אתמול היה כמובן על דעתו, שאלתי אותו וזה אושר. אם יש רצון לפתוח ולעשות שינוי כלשהו מנסיבות או סיבות כאלה ואחרות, ראוי שזה יהיה בהידברות עם הגורמים. אני רוצה ברשותך לומר, חבר הכנסת שטרן, אני מסכים עם מה שאתה אומר. מי כמוך יודע שאני חושב שבבית הזה צריכים להיות כללי משחק, צריכים להיות כללי נימוס, כללי התנהלות שכולם מחויבים בהם. לכל אחד יש את התפקיד שלו, לקואליציה יש תפקיד שלה ולאופוזיציה יש תפקיד שלה, ויש לנו מעת לעת דיון. עמדתי האישית, כפי שהיתה ידועה אתמול לאורך כל הדיון, אני חשבתי

ונדמה לי שהנתונים של הבוקר מחזקים את אותה תפיסה - - - לא ניכנס לזה,

אני אומר לך את תפיסתי הסובייקטיבית והיא קונסיסטנטית במובן הזה שאני חשבתי שאל מול האתגר העומד בפנינו אנחנו צריכים לנקוט בצעד לא שגרתי, אולי יצירתי, של לפצל את החוק, לאפשר כבר אתמול בלילה את אותו כלי במתכונת מוגבלת וזמנית למשרד הבריאות ולנהל את הדיון החשוב, המהותי, הקריטי, בתהליך, שאם בג"ץ אמר שיהיה מהיר ולא חפוז, אפילו לא מהיר. שיהיה בהליך חקיקה טוב,

כאשר יש את הכלי, כמובן קצוב בזמן, כמובן לא חפוז. אתמול ראיתי לנכון, הגם שהאופוזיציה עושה את שלה, הקואליציה צריכה לעשות את שלה, יכול להיות שהיינו צריכים להישאר עד 02:00 או 04:00 לפנות בוקר, הדברים האלה לא נדירים בבית הזה. משרד הבריאות הפעיל את אותו שיקול דעת אתמול. אני, כמובן, לא נכנס בנעליו. הסתכלותי לגבי הפיצול של החוק ממוקדת אך ורק בדבר אחד: הצלת חיי אדם, ולתת להם את הכלי באופן מיידי. בהינתן שמשרד הבריאות אתמול

ראה לנכון שהסיכום שסוכם כאן בשל הדינמיקה הפרלמנטרית מקובל עליו והם יודעים לתת מענה במערכת האפידמיולוגית ללא הכלי למהלך שבוע נוסף עד יום שני, מבחינתי הדבר נכון וראוי. ממה שאני מבין, המספרים מדברים בעד עצמם. הם יפעילו את שיקול דעתם - - - איזה מספרים. אני אגיד לך, בגלל שאתה אומר מספרים, שהצוותים האפידמיולוגים זה שלוש אחיות בדרום וארבע אחיות בתל אביב, שזה כל הצוותים האפידמיולוגים שעושים את התחקירים האלה לפני שזורקים את השב"כ פנימה. יכול להיות. אני אומר את זה בצורה קצת פיוטית: יכול להיות שצריך להעניש את הממשלה אבל אסור להעניש את אזרחי מדינת ישראל. לזה אני מסכים. - - - לעניין ההסכמים אין לי אתך שום מחלוקת. אני מצטרף לזה שיושב-ראש הכנסת קובע בסופו של דבר את סדרי הדיון, הדבר יונח לפתחו והוא, כמובן, מחליט כיצד יהיה. הנושא הזה כפי שהועלה, לדעתי המקצועית העקרונית בלי קשר מתי יתקיים הדיון, הנושא איננו נושא חדש בדיון הקונקרטי שאנחנו מקיימים עכשיו, ולכן ראוי להסירו. בין אם בסוף נמצא את עצמנו בתהליך א' או תהליך ב'- זה איננו נושא חדש. לכן, באשר למהות הדברים, יהיה דיון עם יושב-ראש הכנסת, והוא יכריע.

כוועדה, גם ביקשתי לכנס אותה ולדון ברביזיה, גם בה צריך להכריע, אם לקבל או להסיר. למה צריך להכריע? אתה הכרעת. זימנת דיון ל-13:00 לעניין הרביזיה.

היא - - - צביקה, אני רואה את המבוכה שלך, ואני מבקש ממך בשביל ההיסטוריה: אתה לא חייב להצדיק כל דבר. זה לא מכבד אותנו כחברי כנסת, באמת. היה סיכום אתמול, הבוקר הוא קם והחליט שהוא מפר את הסיכום. אתה יכול להגיד,

יושב-ראש הכנסת כפה עליי, אתה לא צריך להצדיק אותו. בבקשה אל תיכנס למספרים. אני שמעתי את דעתך אתמול ואני באמת מנסה כי חשבתי שאתמול בערב הגענו לאיזשהו סיכום שאנחנו יותר לא נתקוטט, כי אני חושב שזה לא מכבד את הכנסת. אז בעניין הזה אני מבקש ממך. אמר לפניך, עוד לפני שהיית, היה כאן יושב-ראש הוועדה איתן גינזבורג, והוא אמר את זה בצורה מכובדת ביותר, ואני מעריך את מה שהוא אמר, שסיכומים צריך לכבד, אבל זה מה שיש ולדעתו צריך לקיים את הדיון הזה. אני מבקש ממך, תראה, אפשר להצדיק הכל. אתה גם עורך דין. לא צריך להצדיק את הבושה הזאת. אין לי אתך ויכוח לעניין הסכמים. עמדתי אתמול היתה מנוגדת לעמדת משרד הבריאות. אני חושב שעמדת משרד הבריאות לדחות לא היתה נכונה - - -הגורם המקצועי - - - אני רק אגיד משפט: לא צריך להצדיק פה כל דבר. מתנהל פה תהליך כדי שאנחנו מספיק צעירים, כשבעוד 20-15 שנה כשידברו על זה אנחנו נבוא כעדים נוכחים בהרצאות באוניברסיטה כשדוקטורנטים יכתבו על הבושה שקורית כאן עכשיו. לפחות בוא לא נכניס לדברי הימים של הכנסת את הדברים. אל תצדיק את הבושה הזאת. אני רוצה לומר לצורך הצדק ההיסטורי שעל אף הסיכום או לפני הסיכום, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון אמר שלדעתו הסיכום הזה לא נכון ושצריך להמשיך עד מתי שיסתיים, אבל הוא כיבד - - - אני לא ביקשתי את הסיכום הזה. אני הייתי נגד הסיכום הזה. אתם באתם וביקשתם מהאופוזיציה - - -הסיכום הזה היה בין סגן שר הבריאות למאיר כהן. אני חשבתי אתמול עד הרגע האחרון שזו טעות ו - - - אני לא רוצה לדבר על מאחורי הקלעים, על מי יזם מה,

יש סיכום, יש הסכמות - - - יש איזו אמרה בערבית שאגיד לך אחר כך, שלא צריך להצדיק כל דבר. אני רוצה לעבור להצבעה. מי בעד ההצעה של אלי אבידר לראות בנושא הזה נושא חדש?

מי נגד? הצבעה בעד, 3 נגד, 5 נמנעים, אין טענת נושא חדש של חבר הכנסת אלי אבידר לא נתקבלה.

נודיע על רביזיה. אני מודה לכולם, הישיבה הסתיימה. הישיבה ננעלה בשעה 12:04.